היום ה-2.2.22, יופי של תאריך. ראש חודש אדר, משנכנס אדר מרבים בשמחה. היום א' באדר א', גם יפה. אנחנו פותחים בהצעה לדיון מהיר בנושא אלימות שוטרים כלפי מפגינים ומתפללים של חברי הכנסת משה ארבל, איתמר בן גביר, אורי מקלב, עמיחי שיקלי, מכלוף מיקי זוהר וחברת הכנסת גבי לסקי. אני אתחיל בשתי דקות, אני לא אדבר הרבה, אני אתן לכם. אני מבקשת מהמציעים, בעיקרון אני תמיד נותנת לפי סדר המציעים, אבל חברת הכנסת גבי לסקי ביקשה לדבר ולצאת, אם זה מקובל עליכם שאני אתן לה ראשונה. Ladies first. תודה. אז אני אגיד רק כמה מילים ולאחר מכן חברת הכנסת גבי לסקי וכמו שהקראתי נתחיל עם חברי הכנסת. הדיון הזה הובא לפתחנו באמת בעיקרון בשל המקרה של חיים מזרחי. שלום, חיים ואמא שלו, שאני רואה אותם. זה אירוע שאנחנו ראינו אלימות קשה מאוד של שוטרים כלפי אדם צעיר שבא ובסך הכול ניסה לומר לשוטרים, בעצם להתריע על איזה שהוא עוול שהם גרמו שם, שריטה של אוטו לדעתי, ומכאן החלה אני ראיתי את כל הסרטונים ששלחו לי, מכל הזוויות, ואין שום סיבה, שום סיבה, לפעול כפי שפעלו השוטרים שם באירוע הזה. אין שום סיבה. אני גם לא מצליחה להבין את זה, זה 2022, מה אתם חושבים, שלא יצלמו כל דבר? הכול מצולם, המצלמות של השוטרים יבואו אחרי זה, אבל הכול מצולם. אמצע ירושלים, לב העיר, למה? למה צריך ארבעה שוטרים על בחור צעיר? אני התקשרתי אליך ואתה מסמס לי ואנחנו קצת שמעתי את הדברים הקשים שאמרת וכואב לי הלב. כואב הלב, לא צריך, לא צריך להתנהל ככה. עזבו שהכול מצולם, זה אזרחים במדינת ישראל, לא צריך להגיע למצב כזה של מה שקרה לחיים.

הוא דוגמה והוא לא היחיד, לצערי. היו כמה וכמה מקרים שבהם שוטרים נהגו בצורה אלימה כלפי אזרחים, ראינו את זה גם בארצות הברית הגדולה והדמוקרטית במקרה של ג'ורג' פלויד, אבל גם כאן, ולצערי אנחנו לא מבדילים בין חרדים לבין ערבים, בין יוצאי אתיופיה לאזרחים, למפגיני בלפור ולעוד הרבה הרבה מקרים שהגיעו לידיי בשבועיים האחרונים. ואני אגיד משהו אחד אחרון. אני לא מאשימה את כל המשטרה ואני תמיד אומרת פה, הוועדה לא תהפוך את המשטרה לשק חבטות, אבל מספיק תפוח אחד כדי שמה שנראה זה כל הסל של הפירות. אנחנו חייבים, גם בוועדה שמפקחת על המשטרה וגם במשטרה, לפעול ביד קשה מאוד, כי אנחנו מצפים משוטרים לשמור על החוק. זה הדבר הכי חשוב. אני מצפה מכל אזרח, אבל בטח משוטר, וברגע שיש אירוע כזה גם צריך להגיב בהתאם. אני לפעמים רואה את התגובות ואני לא מצליחה להבין, תגידו: נבדוק, נחקור, נראה וניתן לכם תשובה בשקיפות מלאה. זו מדינת ישראל 2022, הכול מצולם, הכול מתועד, ככל שהמשטרה תהיה יותר שקופה, ככל שהמשטרה תדבר ותגיד שהם לוקחים את האירוע הזה ברצינות הראויה ואותם שוטרים יישפטו, כל האירוע לדעתי יתנהל אחרת. אני יודעת ששוטרים נמצאים בחקירת מח"ש, אתם עוד תתייחסו לזה. זהו, סיימתי. אמרתי שאני אדבר בקצרה, אני רוצה לתת לחברי הכנסת. חברת הכנסת גבי לסקי, בבקשה, גברתי.

גם תראו שיש כאן ימין שמאל, חרדים, כולם שותפים לאירוע הזה. תודה, כבוד היושבת ראש, על שנענית כל כך מהר לדיון הזה ותודה לחברים שנתתם לי לדבר קודם, יש לי דיון גם על הצעה נוספת בעניין משלוחים של בעלי החיים, המשלוחים החיים, אז אני איאלץ לצאת מוקדם. הלוואי שישמרו על האנשים החיים כמו שאנחנו רוצים לשמור על בעלי חיים. מקלב, בגלל זה אני גם פה וגם שם, כי עליי אתה לא יכול להגיד דבר כזה.

אני פה, ובאמת אמרה את זה נכון, יושבת הראש, זה לא עניין, לא של ימין ולא של שמאל, זה לא עניין של חרדים ושל חילונים, אני ראיתי את התמונות של מה שהתחולל בך. אזרח נורמטיבי, לא רק זה, מהמעולים שבהם, שיצא החוצה וראה שרכב פגע ברכב אחר ולא השאיר פתק ובאת לעזור. זאת אומרת אזרח שבא לעשות את המוטל על כל אזרח פתאום מוצא את עצמו במערבולת של תפוז מכני שדווקא מי שנוגע בו, מי שפוגע בו, מי שלוקח אותו למעצר ומבקש להאריך את מעצרו זה משטרת ישראל. יו"ר הוועדה היא אישה עדינה ומאופקת - - - עדינה עוד לא אמרו עליי בחיים. יש על זה כל מיני דעות. הדבר האחרון שאפשר להגיד עליי שאני עדינה. רק אל תביאי את זה לוויכוחים בין ימין ושמאל. מאופקת בעניין היחס של המשטרה, כי לצערי לא מדובר במקרה בודד, כי יש מקרה בודד ועוד מקרה בודד ועוד מקרה בודד, והפגנה ותקיפות כנגד המפגינים בעד החקירה של אהוביה סנדק, ויש תקיפות בעניין המפגינים בבלפור. והילד איאד אל חלאק זיכרונו לברכה. ויש את ההפגנות ותקיפות בעניין איאד אל חלאק. אז יש בכל המקומות וכל הזמן. המשטרה עושה שימוש שלא כדין ושימוש פסול באלימות וזה לא רק תפוח רקוב פה ושם. אני חייבת לומר, יש אמצעים שהפכו לאלימות ממוסדת של המשטרה, שימוש שלא לצורך במכת"זיות, שימוש שלא לצורך בבואש. העובדה עכשיו שהורידו את הרמה, מתי אפשר לעשות שימוש באלות, גם במקרים במדרג נמוך יותר. יש עכשיו אצל החרדים מעצרים ליליים, איפה אנחנו ראינו דבר כזה? שבמקום לזמן אזרח נורמטיבי לסור למשטרה צריכים לעשות מעצרים ליליים? זה בדיוק מה שקורה בשטחים, הכול מתחיל שם והכול מתגלגל בתוך מדינת ישראל. תשמעו, האלימות המשטרתית בגלל שאין גוף שמעז לחקור את זה כמו שצריך. מח"ש בפשיטת רגל.

חיים, שמסרת עדות במח"ש, אבל על אף זאת אני לא ראיתי עדיין ששוטרים שחשודים באלימות הוצאו באופן מיידי מכל תפקיד שיש להם עד לבירור העניין. כל עוד שהשוטרים לא משלמים מחיר על האלימות ועל השימוש בכוח באופן בלתי חוקי הדבר הזה יימשך. אני דורשת, כמסקנה של הדיון הזה, כל שוטר שחשוד באלימות, לא רק שתתקיים חקירה מיידית של מח"ש, אלא כל עוד שאין תוצאות של החקירה חייבים להשעות אותו, ללא זה האלימות הזו תימשך.

תודה רבה, חברת הכנסת גבי לסקי. חבר הכנסת משה ארבל, בבקשה. גברתי יושבת הראש, חברי הכנסת, חיים מזרחי, מכובדיי. אני מודה לך מאוד על קיום הדיון המהיר הזה בנושא שהוא באמת בליבת זכויות האדם של מדינת ישראל. היכולת של אדם לדעת שהוא יוצא למרחב הציבורי והוא חוזר הביתה בשלום, ואין ספק שאנחנו במדינה חפצת חיים, אלמלא מוראה של מלכות איש את רעהו חיים בלעו, חייבים שתהיה משטרה וחייבים שתהיה משטרה טובה וחזקה, ודווקא לשם כך אנחנו באים ומכנסים את הדיון הזה, כדי לומר שאם ישנם בארגון אנשים שסרחו וסררו, אנחנו לא משני צדי המתרס, אנחנו מאותו צד של המתרס, כולנו צריכים לדעת שצריכים להוציא החוצה את אותם תפוחים רקובים, כפי שאמרה יושבת הראש, כדי שהמשטרה באמת תוכל להתגאות בלובשי המדים שלה. שאנחנו נראה שוטר ונהיה גאים בו. המצב הזה שאנחנו יושבים בדיון במקרה מאוד מאוד קשה ומזעזע, לפני תחילת הדיון, גברתי היושבת ראש, ישב לידי חיים ופחד וביקש ממני: תוודא שאין להם אזיקים. הוא רואה שוטרים מול העיניים והוא בפוסט טראומה קשה מאוד. האירוע הזה הוא אירוע בלתי מתקבל על הדעת. האם באמת חקירת מח"ש תוביל לאנשהו? הרי אם הם לא היו שוטרים וחקירת מח"ש, לצערי הרב, בראשות קרן בר מנחם, אלא במח"ש מתפקדת נורמלית האירוע הזה היה צריך להתחיל קודם כל במעצר, במעצר של אותם בריונים, שהם לא לובשי מדים, הם היו בבילוש, הם היו צריכים להיכנס למעצר על עבירת אלימות קשה מאוד, הם לא נעצרו. אני לא יודע אם הם ממשיכים בתפקידם במשטרה, זה אתם תצטרכו לתת לנו את הדיווח. בנוסף, האם הם שילמו על הנזק הזה שהם גרמו לרכב שעבר לצדם? הם גרמו נזק לאזרח, הם שילמו עליו? הם טענו שהם בדרך בדחיפות, הם קיבלו קריאה דחופה לשוטר שנקלע למצוקה, האם הם הזניחו את השוטר הזה? כי בסופו של דבר הם לקחו את חיים לתחנת המשטרה. רגע, משה. אני מבקשת שתרשמו את ההערות של חבר הכנסת כי אנחנו נרצה לשמוע את ההתייחסות שלכם לפחות למה שלא נמצא תחת חקירה. כל הדברים הללו בסופו של דבר מחייבים אותנו קודם כל להבין שיש באמת אינטרס משותף, אינטרס לאומי, גם לכם כלובשי המדים, אתם מגדלים פה ילדים בארץ הזו, הילדים שלכם יכלו להיקלע לאותה סיטואציה, הם לא הולכים עם שלט 'אבא שלי שוטר'. הילד שלכם יכול היה להיקלע לסיטואציה שהוא מגיע לבילוש ואומר לו: שמע, שרטת רכב, והוא מוצא את עצמו באותה סיטואציה, בתחנת משטרה. לא די בכך, פרקליטות המדינה שולחת בדואר רשום מסמך לביתו של חיים מזרחי עם הודעה לקראת הגשת כתב אישום על תקיפת שוטר, כאשר כל האירוע כולו היה מצולם. כמובן שלאחר כמה ימים הם הודיעו שהתיק נסגר, אני מקווה שבחוסר אשמה. אני רוצה לומר דבר נוסף, חשוב לא פחות. אם הזירה לא הייתה מצולמת אני מבטיח לכם שהוא לא היה יושב פה היום, הוא היה עצור עד תום ההליכים, הוא היה עצור עד תום ההליכים וגם מקבל עונש מאסר. אם הזירה לא הייתה מצולמת. לכן אנחנו חייבים שהמשטרה תדע את החשיבות של מצלמות הגוף, את החשיבות של כל הזירות מצולמות, להבין את זה, ואת החשיבות של לשמור על שלטון החוק. זה הדבר הבסיסי ביותר, לא מדבר על כבוד האדם, על שלטון החוק, אי אפשר שלובשי המדים יהיו אלה שיפרו אותו,

תודה רבה, חבר הכנסת ארבל. חבר הכנסת איתמר בן גביר. בבקשה, אדוני.

אני קצת בהלם בדקות האחרונות משום שקיבלתי עכשיו עדכון של פסק דין בירושלים של שני תיקים שבמקרה אני טיפלתי בהם. כשהיית באזרחות? כן, הייתי עורך דין של שניים, על אחד מהם כבר הספקתי להגיש תביעה אזרחית. מקרה אחד, נער חרדי, הולך לריצה, נקלע שם לאיזה הפגנה, מגיע מפקד תחנת לב הבירה, מטיח אותו, יש סרטונים, הכול מוסרט, על הקיר, פוצע אותו, פוגע בו. מקרה שני גם מקרה של התעללות בבחור בשם ידידיה אפשטיין, בחור חרדי שמצלם כל הזמן סרטונים. תופסים אותו, אותו שימי מרציאנו מרביץ לו. רק לפני מספר דקות השופטת ג'ויה סקפה-שפירא מזכה זיכוי מוחלט את שימי מרציאנו. אני רוצה להגיד, פסק הדין הזה זה המשך ישיר לדיון שאנחנו מדברים עליו עכשיו. אני אגיד דברים קשים, זה המשך המדיניות של רישיון להרביץ לחרדים. ההתנהלות הזאת היא התנהלות מאוד מאוד בעייתית והבעיה המרכזית, שנוכח פסק הדין הזה המסר לשוטרים הוא שאתם יכולים להמשיך להרביץ, אתם יכולים להמשיך לפצוע. יש סרטונים, מתעדים, זה כבר לא משנה.

אתם לא תיתנו את הדין. זו התנהלות שלנו כמחוקקים, אנחנו לא יכולים להשלים איתה. אסור לנו להשלים איתה. אגב, אני אומר את זה לכל החברים. דווקא גבי לסקי בהגינותה יודעת את זה גם,

היום זה מתנחלים, היום זה מפגיני בלפור, היום זה כל אחד שיכול להיות ומחר זה כל אחד אחר, המציאות תמיד מתהפכת. אני חושב שחוץ מהזעזוע, ואנחנו כאן נשמע את חיים, שהוא במצב לא פשוט אני חייב להגיד, אני פגשתי אותו במעלית, הבאתי אותו לכאן, הוא פתאום ראה שוטרים שנכנסים לוועדת חוקה, הוא אמר לי: לא, לא, לא, לא, אני לא נכנס. אמרתי לו: חיים, אתה איתי, אני אשמור עליך, תבוא. האמת שאיתך זה לא כזה בטוח עם שוטרים. לא, בטוח שירביצו לו, לא ירביצו לחיים. אצלי מקסימום אחרי זה הם משלמים. אבל המציאות הזאת שבחור נורמטיבי חרדי רועד ככה, ואני שואל שאלה אחת, מה המסר כאן? מה המסר לאותם צעירים וצעירות חרדים, אותם צעירים וצעירות מההפגנות של סנדק, אותם צעירים וצעירות מהפגנות אחרות, מה המסר? ששוטר חס ושלום הוא אויב? לכן אני אומר שאנחנו חייבים, וזה אינטרס של כולנו, גם של המשטרה, להוציא את העשבים השוטים, למנוע את האלימות הזאת. אני רוצה משטרה שיהיה בה אמון של ציבור, אני רוצה משטרה חזקה, אני רוצה משטרה שתתמודד עם כל האתגרים שאנחנו מדברים עליהם כאן בוועדה בוקר בוקר, אבל חייבים להוציא את העשבים השוטים האלה מהמשטרה. הם לא רק עושים נזק לציבור, הם עושים נזק קודם כל למשטרה. תודה, חבר הכנסת בן גביר.

תודה רבה. אני יכול להגיד לכם שאני כאן נחשב מוותיקי הבית ופעם אחר פעם אנחנו נדרשים לדון באלימות של משטרה כלפי אזרחים, כלפי מפגינים, ולא רק כלפי מפגינים, כלפי עוברי אורח. אני לא חושב שיש עוד נושא בבית הזה שמאחד את כל המפלגות, לא משנה קואליציה אופוזיציה. יש נושא אחד שמאחד אותם, זה הנושא של התנהלות המשטרה, אלימות המשטרה כלפי אזרחים וכל האזרחים ובמקרה הזה אני רוצה להגיד לכם, מגיע לכם צל"ש, אתם לא מפלים.

זה יכול להיות חרדים, זה יכול להיות ערבים, זה יכול להיות מפגיני בלפור, זה יכול להיות אתיופים, זה יכול להיות כל קבוצה שמפגינה או שנקלעת. אני רוצה להגיד לכם שהמקרים האלה שאנחנו דנים בהם הם המקרים החריגים, חריגים מבחינת התיעוד שלהם, מה שקורה בשטח הוא הרבה הרבה יותר. התיעוד הוא המקרים היחידים או המקרים הבודדים מול התרבות שהיא הרבה יותר גדולה שמתמקדת כאן, כמו במקרה הזה, בוויכוח שיש. אנחנו לא יודעים מה קורה בניידת כשלוקחים אותו, אנחנו לא מתועדים מה קורה במתקן המשטרתי שהוא מובא לשם שאחרי זה הם מעידים. ואנחנו מאמינים לעצירים האלה, בגלל שבוויכוח בין השוטר לאזרח פה התברר שהאזרח צודק ולא השוטר. אנחנו נותנים אמון וכוח מבחינת החוק לשוטר מילה מול מילה ואנחנו פעם אחר פעם נתקלים בזה ששוטרים משקרים במצח נחושה. אנחנו רואים את המקרים האלה אחרי שיש תיעוד ועוד הם מעזים עדיין כדי להגן על עצמם, לבקש מעצר או לבקש ערעור אחרי ששופט או שופטת משחררים מיידית עם נזיפה למשטרה ואתם עדיין דבקים בדברים שלכם. כאן התעוזה היא הרבה יותר גדולה והטענה היא הרבה יותר גדולה. אין לכם תרבות של סליחה ובקשת סליחה, אין לכם תרבות כזאת.

שכרון הכוח שקיים אצלכם הוא שכרון שמעביר אתכם על החוק, מעביר אתכם על ההתנהגות. ואני רוצה להגיד כאן, אנחנו מכירים את השוטרים באופן אישי, אני מעריך ומעריץ של השוטרים, בגלל שאני חושב שאתם עובדים קשה ואתם עושים את העבודה שלכם, אבל כשזה מגיע למקומות של מבחן אמיתי ואולי אפילו ליחידים האלה שהם סורחים, לאותם עשבים שוטים, הבעיה היא שאתם נותנים להם גיבוי ואתם לא מוציאים אותם. בכל מקום יש קיצונים, בכל חברה, גם בחברה שאני מייצג אותה, אבל אנחנו מוקיעים אותם. כשאנחנו רואים את הדברים האלה, כשאנחנו רואים מעשי אלימות של מפגין אנחנו מוקיעים. אצלכם הוא עולה והוא עולה בדרגה, אנחנו הרי נפגשים עם שוטרים לשעבר שמספרים לנו מה קורה כשאתם חוזרים מהפגנה, מה תרבות הצחוק, איך כל אחד מספר, או החברים אומרים: איך אתה נכנסת בו, הוא נחשב, הוא בחור האמיץ. אותם השוטרים ממשיכים לגדול אצלכם והם מקלקלים, הם עושים ריקבון בכל הארגז, בכל המערכת שלכם. בגלל שזה מה שקורה, אתם מגבים אותם. אם הייתם יודעים והיה לכם את האומץ, חברים חברים, אבל כשיש אחד כזה אתם הייתם צריכים להוקיע אותם. מתי ראינו שמשטרה, לא מח"ש, אתם באים ואמרתם על שוטרים: השוטר הזה, אני משעה אותו. תביאו לנו מקרים, הרי יש לנו תיעודים היום בעולם הזה, אתם לא עושים את הדבר הזה. רק כשהבת של המוכתר התלוננה על השוטרת אוריאן, חוץ מזה אף פעם לא.

חצי דקה. אני חוזר ואומר, אנחנו יודעים את העבודה שאתם עושים, אני גם מכיר אתכם באופן אישי, בעיקר את המפקדים, ואני מכיר גם שוטרים בשטח, אנשים טובים, בני אדם באמת טובים, שלוקחים אחריות ומתמסרים, הבעיה שאצלכם במערכת זה ממשיך הלאה. זה מה שעושה לכם גם את השם הרע וגם את התרבות הזאת. אני לא אכנס עכשיו אם זה תרבות או כשל, תרבות של אלימות, אני מאוד מקווה שלא, אני מקווה שזה כשל, אבל בזה שאתם בעצמכם לא מטפלים בזה ואתם מחכים רק לאחרים - - - תודה. מילה אחת על חיים מזרחי. לא, לא, זה לא בסדר, כי כל אחד מדבר. חיים מזרחי הוא הדוגמה, הוא גם הקורבן בעניין הזה. אני מכיר אותו באופן אישי, הוא עבד במכולת השכונתית שלנו, אז אני יכול להעיד עליו לא רק מהמפגש במעלית. הוא באמת בחור עדין, רק מחייך, רק עוזר לאחרים, בכל מקום הוא אהוב. הוא הסמל, אמא שולחת את הילד ללמוד ולעבודה לא בטוחה איך הוא יחזור הביתה. היא תדבר. הוא לא מפגין, הם לא מפגינים, הם עוברי אורח.

היא תדבר והוא ידבר,

יש כאן הרבה דוברים שרוצים לדבר, תצמצמו, אתם חבר'ה כנסת, אתם יכולים גם להפריע באמצע, להם אין את הפריבילגיה הזו. אנחנו היינו כאן בזמן. חבר הכנסת שיקלי, בבקשה. רק אל תצעקי, כי חלק מהפוסט הטראומה - - - אבל מה לעשות? אני אצא בחוץ. אל תצא, הכול בסדר, אנחנו לטובתך פה. היא לא נגדך, חיים. ואם אתה צריך חמש דקות, רגע להירגע בחוץ נחכה לך, הכול בסדר. תרגיש בנוח כאן. תרגיש בנוח. חבר הכנסת שיקלי,

ולאחר מכן אני רוצה לשמוע את האגודה לזכויות האזרח, את רעות, אז שתהיה מוכנה בזום. לא, אני אדבר אחר כך. אוקיי, אז רעות מהאגודה לזכויות האזרח. שלום, יושבת הראש, כבוד חברי הכנסת. תודה רבה על הדיון החשוב הזה שכינסתם היום, ואני מצטרפת לכל הדברים שחברי הכנסת אמרו, בפרט לדבריה של חברת הכנסת גבי לסקי. אני לא אחזור על הדברים, אפשר לקרוא אותם גם בנייר העמדה שאנחנו הגשנו. אני רק רוצה להדגיש שלוש נקודות שחשוב לי להעלות על פני השטח. האלימות המשטרתית זה משהו שאנחנו נתקלים בו באופן יום יומי. כבוד יושב ראש הוועדה אמרה שהיום כל דבר מתועד ומצולם ואי אפשר להתחמק עם עבירות אלימות של שוטרים כלפי אזרחים. זה נכון במידת מה, אבל זה לא תמיד המצב, לא באופן מלא. הרבה פעמים אם השוטרים, נניח המציאו איזה שהיא עילת מעצר כלפי האדם שמצלם או כלפי האדם שהותקף וצילם תוך כדי, גם הטלפון הנייד שלו יגיע לידיהם, זה גם נושא שאנחנו פנינו לגביו למשטרה וימצאו דרך להעלים את הצילום. בהרבה מצבים אנשים לא נשארים בסופו של האירוע עם תיעוד וצילום מכיוון שמתנכלים למתעדים. אז חשוב להבין שעל אף המקרים הרבים שמגיעים לידיעת הציבור יש עוד הרבה יותר מקרים שנשארים מחוץ לידיעת הציבור ולא מטופלים והאזרחים נשארים ללא מענה אחרי שהם סבלו מאלימות כל כך קשה. היעדר האחריותיות והכשל העקבי לכל אורך שרשרת התחקור והאמצעים הפיקודיים, המשמעתיים והפליליים שלא ננקטים נגד שוטרים פשוט משאירים את האזרחים שסובלים מאלימות במקרים כל כך רבים ללא שום מענה ואת השוטרים הם משאירים ללא הרגשה של אחריותיות כשהם יודעים שאין דין ואין דיין בסופו של יום. זה מאוד מאוד מסוכן, זה הולך ומשריש ומחזק את התופעה של אלימות משטרתית, בפרט כלפי אוכלוסיות מוחלשות, כלפי מי שיודעים שאין להם גב ואין להם כסף להליך משפטי ואין להם עורך דין ואין תקשורת שעומדת מאחוריהם, משאירים אותם מופקרים. ליותר מדי שוטרים אין הרגשה שהם נאמני הציבור אלא יש להם הרגשה שהם כל יכולים וזה פשוט מסוכן. תודה רבה. אני מקצרת, אין מה לעשות, יש לי כאן הרבה דוברים. תודה רבה, אני רוצה לשמוע את שושנה מזרחי, אמא של חיים. תודה לכולם שמחזקים את חיים כי זה מאוד עוזר, אבל אני רוצה להגיד, כולם באמת מחזקים את חיים ותומכים, אבל כשנסגרת הדלת אנחנו נשארים איתו לבד וצריכים להתמודד 24/7 עם חיים. ולהתמודד זה בכול, בפחדים, אפילו אם נוקשים בדלת הוא מתעורר בבהלה, נוקשים, יכול להיות שמאחורי הדלת השוטרים ובחוץ ולמטה, והם נמצאים והם באים להרביץ והם צורחים, ואין יום ואין לילה. צריך לישון עם חיים, צריך להיות איתו, צריך להעיר אותו לאכול, אפילו עם כדורי שינה זה לא עוזר, זה לישון בארבע לפנות בבוקר ולהעיר אותו באחת וחצי, לפחות ארוחה אחת ביום. זה לא פשוט ההתמודדות בכלל, פשוט כי יש לך בבית 12 ילדים והיום ברוך ה' יש ברית ועוד מעט יש חתונה וצריך להתמודד עם הכול הכול הכול.

זה לא פשוט בכלל. שושנה, תספרי לנו איך חיים היה לפני האירוע? חיים הוא ילד של שמחת חיים, הוא ילד שאוהב לעזור, לתמוך, הוא ילד שתומך אפילו בחתנים וכלות, הוא עושה שידוכים. כל מי שצריך עזרה יודע שאפשר לפנות לחיים וחיים ייתן באהבה. הטלפון שלו פתוח 24. הוא תומך, הוא לא נתמך, ובשנייה אחת ריסקו לי את הילד, אני מקווה שהוא יחזור לעצמו. מקווה מאוד מאוד. חיים, אתה רוצה להגיד משהו? קודם אני רוצה להגיד תודה רבה, ואני חושב שזה לא מגיע לי, דבר ראשון, ודבר שני, שהם צריכים לקחת ולהשאיר את המפתחות שלהם אצל מפכ"ל המשטרה וללכת הביתה, כי זה לא היה מגיע לי שהם מרביצים לי. וכל השוטרים בגאולה מכירים אותי והשוטרים שם, כל השוטרים מכירים אותי, מגיעים אליי לקפה לעבודה, הם מכירים אותי, וגם השוטר בא לדבר איתי, חבר שלי, הוא בא לדבר איתי, הוא יושב איתי לקפה והוא אומר לי שהם לא צודקים, והוא אמר שהוא מגנה את זה. וגם חברים שלי שוטרים שם אמרו שזה לא בסדר, ושהם עשו טעות וזה לא בסדר. הם צריכים לקחת את המפתחות ולהחזיר. סליחה, אני לא יכול לצאת מהבית, זה לא בסדר שאני לא נרדם בלילה. אף אחד לא רוצה להחליף איתי, שכדורי השינה והרופא אפילו אמר שלא צריך להחליף, שאסור לי לקחת שני כדורים, כי אני מתעורר. זה לא בסדר שהם עושים לי את זה, אני לא צריך לפחד. אני בן אדם שעוזר, יש חתנים וכלות שאני עוזר להם ופתאום אני לא יכול לעזור.

לא עשיתי כלום אבל, לא עשיתי להם כלום אבל. זה לא יפה. הם מכירים אותי, זה לא יפה לבוא לבן אדם ולהביא לו מכות סתם, סתם. יש לי חברים שמכירים אותי וכולם מכירים אותי, אני לא צריך לקבל מכות סתם אבל, סתם. זה לא יפה. מה היה בניידת, חיים? הוא ישב עליי ונתן לי אגרופים לראש, אבל לא עשיתי לו כלום. הייתי בניידת למעלה ואמרתי לו שאני צריך לנשום וזה לא מעניין אותו. אני הולך לטיפולים וזה קשה לי, זה הורג אותי. אני צריך לטפל בעצמי. הרסו לי את החיים. אני רוצה ללכת לשידוכים והרסו לי הכול, הרב שלי אמר שאסור לי לצאת. זה לא יפה, זה לא יפה. אולי אפשר להגיע למסקנה שהמשטרה תשלח לו מכתב סליחה? יכול להיות דבר כזה במשטרה? אני לא חושב שזה בסדר. אני גם מציע שהוועדה תשלח לו מכתב תמיכה. בשם הוועדה,

אני רוצה להגיד לך משהו, אני לא חושב שאף אחד, אני לא רוצה לראות אותם בחיים האלה, אני בעיניים שלי, כשלמדנו על השואה, פתאום ראיתי את עצמי בשואה, מקבל אגרופים ונופל ומתעלף. כל הגרון שלי היה נפוח ואמרתי להם: תביאו לי משהו,

והם אמרו לי כן כן כן כן כן כן, תלך בחקירה ונביא לך לשירותים. כן כן כן וכל הזמן, תביאו לי לשירותים, מתפוצץ לי הבטן. כל פעם שאני הולך לשירותים עשר דקות אני צריך להתאפק, למה אנחנו צריכים לחיות ככה? אני עוזב את הארץ הזאת, אני אעזוב את הארץ הזאת, זה לא בסדר מה שהם עושים. אני מקווה שאף אחד לא יחטוף את המכות האלה בחיים, שום אזרח, שום בן אדם לא צריך לחטוף את זה, זה לא משנה אם יהודי או ערבי או אף אחד אחר, לא צריך לחטוף את המכות האלה. אני לא צריך עזרה מאף אחד, פתאום אני צריך עזרה מאנשים? ללכת לפסיכיאטר? זה לא בסדר. אני לא יכול להסתכל עכשיו אליכם בעיניים, אבל תדעו שזה לא בסדר. הם לא ביקשו סליחה בחיים, זה לא יפה, ולא עשיתי להם כלום. אף אחד לא חווה מה שאני חווה, אף אחד לא מרגיש, רק אני, רק אני ואמא, אמא יודעת והרב שלי, שמדבר איתי בארבע בבוקר, אריאל אלחרזי, שמדבר איתי באמצע הלילה. אף אחד לא מרגיש, חברים לא יודעים מה קורה לי. אנשים חושבים ש אני לא יכול לצאת מהבית, אפילו לשיעור תורה שאני צריך ללכת אני לא יכול ללכת. יש לי שיעור בפסיכולוגיה, אני צריך להשלים דברים, עכשיו מי ייתן לי את כל זה? אני מפסיד שיעורים, זה החיים. אתם יושבים פה, אתם הולכים לישון,

זה לא יפה. תודה רבה לכולם. תודה לך, חיים, תתחזק. אנחנו איתך. כולם איתך. והוא מקבל מתנה מכתב מהפרקליטות, הזמנה להעמדה לדין על תקיפת שוטר. אני הייתי מציע לך, גברתי היושבת ראש, להציע למשטרה להזמין אותו לתחנת משטרה, לבוא לתת לו את זה, אני חושב שזה יכול לחזק אותו. זה יחזק אותו, הביטחון, שיילך לעבודה. הוא לא הולך לעבודה והוא לא הולך ללמוד. לפני שנעבור למשטרה, אני אתן לעורך דין יותם אייל מהפורום. אני אפתח בסיכום אישי שלי. הפורום המשפטי מתעסק כבר שנים באלימות שוטרים, אבל אני אפתח בסיפור האישי שלי. בשנת 2005, לפני הגירוש בגוש קטיף, הייתי נער, נעצרתי בחסימות וקיבלתי שם לא מעט מכות משוטרים. כמובן שאף אחד לא לקח על זה את הדין, אבל בשנת 2006, שם הייתה נקודת השבר, הייתי בעמונה ואח שלי, שהיה אז בן 15, היה על אחד הגגות וקיבל שלוש מכות אלה הפוכה בראש ששברו לו את הגולגולת, הוא פונה במצב אנוש לבית חולים, באמצע עבר מוות קליני, עשו לו החייאה. היום ברוך ה' הוא בסדר גמור, אבל בוא נגיד שאת אלימות השוטרים אנחנו מכירים מקרוב. מעולם לא נמצא השוטר שהכה את אח שלי,

לא בגלל שלא הייתה אפשרות, היו שם עוד שוטרים, לא ניסו לחקור אותם, אלא בסופו של דבר המשטרה אפילו לא ניסתה למצוא אותו, מח"ש לא הגיעו לשם. אח שלי תבע את המשטרה, קיבל פיצויים מהמשטרה, השוטר מעולם מעולם לא הועמד לדין ואין לנו מושג מיהו עד היום. אני חושב שהוא בוודאי אחד הפצועים הכי קשה אי פעם מאלימות משטרתית. אני מבינה את הסיפור האישי שלך, אבל מה אתם עושים בפורום? הפורום המשטרתי קם בשנת 2004, בשנת 2006 הוצאנו דוח בפורום המשפטי שסוקר את אלימות המשטרה. הדוח לא מתמקד רק בעמונה, הוא מתמקד גם באלימות במגרשי כדורגל, בפינוי משפחות, הוצאה לפועל של משטרה וכדומה וכדומה. הוא מראה בצורה מדהימה שאת הסיפור שחיים מספר פה, שחיים חווה, כבר ב-2006 היה אותו דבר ושום דבר לא השתנה עד היום. הבאנו בדוח המלצות, אחת מההמלצות למשל הייתה חובת ענידת תגים של שוטרים. בעקבות ההמלצה שלנו ובעקבות דברים אחרים בסופו של דבר החוק עבר, רק מה לא עבר בו? שזו הייתה אחת ההמלצות, אין שום סנקציה. זאת אומרת חובה לשוטר לענוד תג, אבל במידה שהוא מפר את החובה הזאת אין אף סנקציה בחוק שמחייבת אותו לענוד. זו הנקודה העיקרית שאנחנו נתקלים בה, אין למשטרה שום סנקציה חובה. יש להם הרבה חובות לעמוד בהן, אין שום עונש שאתה יכול לבוא ולהגיד שאם הוא הפר דבר מסוים הוא מקבל את העונש הזה והזה. ומה שקורה, כשאין עונש חובה בחוק אז המשטרה ומח"ש יכולים בקלות להעלים דברים, הם יכולים להשתיק את זה, כי אין חובה בחוק, הוא לא יכול להצביע על דבר כזה. יש מספר המלצות שאנחנו מציעים. למשל דיברו פה קודם על מצלמות. שוטר שלא מצלם צריך להיות היפוך נטל הראיה נגדו כי החובה שלו היא שתהיה לו מצלמת גוף, במידה שהוא לא שם מצלמת גוף אז אם הוא עכשיו טוען שאזרח תקף אותו זו בעיה שלו, הוא זה שצריך להוכיח. צריך לעשות חובה לפטר שוטר שמשקר או שוטר שנמצא אלים. שוטרים לא מפוטרים מהמשטרה. חבר הכנסת לשעבר מוטי יוגב בשנת 2006 בעמונה נפצע בצורה קשה ממפקד הפרשים, מפקד הפרשים קודם בתפקיד בעקבות אירועי עמונה. הסיפור הוא שאין שום ענישה. אם מישהו משקר, כמו שאמרו פה, אם מישהו שולח לחיים מכתב שאומר שהוא תקף שוטר זה אומר ששוטר שיקר ואמר שהוא תקף אותו, השוטר הזה במקום צריך ללכת הביתה, כי יש כוח חזק למשטרה, הכוח הזה הוא מטורף מול האזרח וברגע שאנחנו לא נותנים סנקציה מול הכוח הזה אז מה שיוצא זה שאני מפחד מהמשטרה, ואני עד היום כשאני רואה שוטר אני חושש שיהיה לי משהו, אני חושש מלפנות לשוטרים, כמו הסיפור של חיים, והאמון במשטרה צונח בצורה משמעותית.

שפי, את רוצה להתייחס עכשיו לפני המשטרה?

שפי פז, בבקשה. לאחר מכן נשמע את המשטרה.

אני אעשה את זה קצר. קודם כל אני נמצאת פה מתוך סולידריות לחיים ולחברים שלו וגם אני רוצה להגיד שזה לא תפוחים רקובים, לדעתי זו מדיניות וזה גיבוי וזו תפיסת כוח מטורפת שיש למשטרה נגד האזרחים, אבל אני רוצה בעיקרון להתייחס למשהו אחר. האלימות המשטרתית היא לא רק פיזית, האלימות המשטרתית לא נגמרת במכות ברחוב או בהפגנה או בפרשים שדוהרים על מפגינים או במכת"זיות. האלימות המשטרתית ממשיכה גם הלאה, היא ממשיכה בניידת, היא ממשיכה בחדרי החקירות, היא נמשכת במעצרים, בהשפלות של אנשים, באיומים על אנשים, בהמצאה של כתבי אישום מופרכים, ברדיפה משטרתית. אני מדברת כרגע קצת מהצד שלי, למרות שזה לא פה הנושא, אבל זה נורא חשוב לדעת את זה. הכוח של המשטרה לגמור אותך, לחסל אותך, כאזרח, כפעיל חברתי, כאיש מחאה, הוא עצום. ברגע שמתלבשים עלייך את צריכה כוחות כמעט על אנושיים להתגבר על זה. לי יש אנשים, לנו יש אנשים במאבק אצלנו בדרום תל אביב שהמשטרה שברה אותם, על ידי הגשת כתבי אישום, על ידי מכות, אישה שצילמה מעצר אלים של בעלה ופירקו אותה במכות אחרי זה והגישו נגדה כתב אישום. מה שאני מנסה להגיד פה זה,

זה לא נגמר במכות ברחוב, זה רק ההתחלה, זה קצה הקרחון, האלימות המשטרתית היא פשוט מישהו אמר פה - - - שש שעות לא נתנו לו להיכנס שירותים. שש שעות. משה, הם החזיקו אותי חמש שעות אזוקה בחניון בית משפט בתוך ניידת, גם לא נתנו לי ללכת לשירותים,

תשאל אותם. אתה יודע למה? כי הם יכולים. זו הסיבה היחידה, כי הם יכולים. וכשהם שמים אותך בתור יעד וכשלמשטרה יש אינטרס וכשלשוטר יש אינטרס לשקר אני ישבתי פעם בניידת משטרה, אמר לנו השוטר: אנחנו הולכים להלביש עליכם תקיפת שוטר, אמרתי לו למה? לא תקפנו, אתה יודע. עד שלא הוכחנו לו שיש לנו צילומים ואם הם יעזו זה הולך ישר למח"ש הוא לא ירד מזה. זו השיטה של המשטרה, וזה מה שאני אומרת, זה לא נגמר במכות ברחוב. לא נעים לי להגיד את זה, אני יודעת שחיים בטראומה נוראית, אני מוקפת בפעילים עם פוסט טראומה, באמת מוקפת בפעילים. יש לי פעילה ששלוש שנים מחזיקים אותה עם כתב אישום על גרפיטי בלב נווה שאנן. היא איבדה מקום עבודה, היא איבדה את החיים שלה, עדיין זה נמשך, שלוש שנים.

לדעתי האלימות שמאחורי הקלעים הרבה יותר קשה.

אם לא מצלמות רחוב הוא היה היום במעצר עד תום ההליכים.

שיקלי, אתה רוצה להתייחס עכשיו? כן, נראה לי שאני אתייחס בכל זאת עכשיו. אני חושב שבמדינה דמוקרטית מי שיש לו סמכות להפעיל כוח זה צבא וזה משטרה ולהם בלבד יש את הסמכות להפעיל כוח ועם הסמכות הזאת באה אחריות שהיא אחריות כבירה והפעלת כוח זה גם מה שנוגע להפעלת אמצעים, כמו שדיברנו בדיון אתמול, של סייבר, וזה גם יכול להיות כוח של ממש. מה שאנחנו ראינו במקרה של חיים מזרחי, אני חושב שזה מקרה דגל של שימוש בכוח בצורה שהיא פשוט בלתי סבירה. אני מזכיר לאזרחי ישראל מה בעצם ראינו, הוא בא להעיר לנהג שהתחכך ברכב ומסתבר שזה היה רכב שיש בו בלשי משטרה והם פירקו אותו במכות. אני חושב שהדבר החמור הוא שלא קם האדם במשטרה ולא בא המפכ"ל ולא בא השר לביטחון פנים והיכה על חטא ואמר: חטאנו, עווינו, פשענו, כי זה בדיוק מה שקרה במקרה הזה. המשטרה חטאה כאן ופשעה פשע באזרח וחירבה את חייו. אני חושב שהציפייה שלנו כאן בכנסת מימין ומשמאל זה שהמשטרה תעשה את המינימום ותגיד: אנחנו אחראים, הייתה פה טעות חמורה, פגענו באדם הזה ואנחנו נפעל כדי לתקן. באופטימום הייתי רוצה לראות את חיים מתגייס למשטרה, אני אומר את זה בשיא הרצינות. תיקחו עליו אחריו, למעשים שלכם. תודה. אני עוברת למשטרה, בתיה בן דוד, רמ"ח משמעת. בבקשה, בתיה. שלום לכולם. קודם כל, חיים, כואב לי הלב לשמוע אותך ואני מצטערת שכך קרה. הנושא עצמו נמצא עדיין בחקירת מח"ש, עוד אין לנו את המסקנות הסופיות של החקירה. אבל הם ממשיכים בפעילות המשטרתית? אולי צריך לבקש ממח"ש שיזרזו את החקירה, זה יכול גם להועיל למצב. דיברתם כולכם, תנו לה לדבר ואחרי זה גם ניתן לה לענות על השאלות. השוטרים האלה עדיין בשטח? אין בעיה להגיד שזה בחקירה.

בואו ניתן לה. נמתין שנייה, ניקח אוויר, בואו נשמע את המשטרה. במחלקת משמעת משרתים 40 אנשים, כל הקצינים הם עורכי דין וזה לא בכדי, המשטרה לוקחת מאוד ברצינות תלונות נגד שוטרים על ביצוע או עבירות של שימוש בכוח או עבירות בכלל ומטפלת בכך, בנישה שלנו, ואולי כדאי שאני אסביר מה הנישה שלנו כדי שקצת יהיה ברור מה אנחנו עושים ומה מח"ש עושים. ברגע שנפתחת חקירה במח"ש על תלונה בגין שימוש בכוח שלא כדין אז מח"ש מוסמכת לחקור את התיק גם בהיבט הפלילי ולהחליט בסופו של דבר בתיק גם בהיבט המשמעתי. זאת אומרת להבדיל מכל עבירות המשמעת האחרות שהוזכרו פה, ואני רק אומר לעורך הדין שדיבר קודם לפניי, שהוא דיבר על זה שאין סנקציה בחוק על שוטר שלא עוטה תג שם, אז זה נכון שבסעיף 5 לפקודת המשטרה אין סנקציה, אבל בתוספת לחוק המשטרה עבירת המשמעת הראשונה שיש זה אי מילוי הוראה שניתנה כדין, ולכן היה ויש שוטר שלא עוטה תג שם כמו שצריך זו בהחלט עבירת משמעת. את יודעת לתת לנו נתון כמה הועמדו בדין משמעתי על הדבר הזה בשנה האחרונה? אני לא יודעת על כל עבירה כמה הועמדו, אבל אני כן יכולה להגיד שכש - - - אני יודע גם שאין לכם נתון. אני יודע לומר לך שלא מעט שוטרים בפעילות משטרתית שמחויבים לפי הנוהל להפעיל מצלמת שוטר, התשובה שלהם בלייב, כשאני שואל אותם, זה: אין לי בטרייה. בסדר נו. מצלמה זה משהו אחד ותג שם זה משהו אחר. זה גם נוהל. זה נוהל, זה פקודה, זה קצת שונה. לא ניכנס פה לכל הניואנסים המשפטיים, אבל מאוד מאוד בכללי יש עבירה כזאת וכשיש תלונה ויש ראיות וכמו שהוזכר על ידי היושב ראש, היום גם הרבה מאוד דברים מצולמים, אז שוטרים עומדים לדין משמעתי על זה,

שוטרים צריכים לדעת שגם אם לא מפעילים את המצלמה ברוב המקרים היום יצלמו אותם, לכן עדיף שיפעילו את המצלמה. ככה בשבילם הם יוכלו לתת את הקונטרה.

זאת אומרת מה שאומר פה חבר הכנסת ארבל על העניין של הבטרייה בסוף יכול לפגוע רק בשוטר לכן זה אינטרס של השוטרים לצאת עם בטרייה או מה שמפעיל את המצלמה. למה על המכת"זית אין מצלמה? לא, אין דיון על מכת"זית, היה דיון. אני רוצה לדבר על אלימות שוטרים. על המכת"זית כבר היה לי כאן דיון ארוך, ובינתיים לא השתמשו גם בבואש, צריך להגיד למשטרה את זה. אבל תמשיכי, בבקשה. הוועדה עובדת, ברוך ה', אבל עדיין צריך לשפר. נכון, תמיד יש מה לשפר. אם היה לו מצלמות על המכת"זית יכול להיות שזה גם היה - - - יש מצלמות על מכת"זית. הם לא מפעילים את זה. הבטרייה נגמרה? האוטו נוסע והבטרייה נגמרה? שם אין בטרייה נגמרה. ברגע שנפתחת חקירה נגד שוטר במח"ש וחומרי הראיות, במקביל להתנהלות החקירה, מועברים אלינו ואנחנו שוקלים מה לעשות עם השוטר בהיבט האמ"שי, בהיבט של התפקוד שלו כשוטר, לא בהיבט של תיק החקירה כי זה בידיים של מח"ש. אנחנו שוקלים או להעביר אותו מתפקידו לתפקיד, בעבירות של שימוש בכוח, ללא מגע עם קהל, או במקרים אחרים להוציא אותו לחופשה כפויה, בנסיבות מסוימות אנחנו שוקלים השעיה, וזה כפוף לשימוע, אנחנו גם שוקלים פיטורים,

גם זה כפוף לשימוע. הוועדה תוכל לבקש נתונים? יש לי נתונים לפחות לגבי מפוטרים. מפוטרים גם לנו היה. נשמח לראות את זה. תפרסמו את זה, למה אתם לא מפרסמים את זה? זה יחסי ציבור הכי טובים למשטרה. יש לי שאלה. ארבעה השוטרים שראינו במצלמות, גם שוטרת הייתה שם,

מה הסטטוס שלהם עכשיו? הם הועברו מהתפקיד לתפקיד במשרד? הקצין הראשון הועבר לתפקיד ללא מגע עם קהל והשניים האחרים, מסיבות ראייתיות שאני לא אפרט כאן, כי בכל זאת זו חקירה שמתנהלת, הוחזרו לעבודה. זו חקירה שמתנהלת במח"ש,

איך את יודעת מה הראיות? קיבלנו את הראיות ממח"ש. קיבלת את הראיות ממח"ש והוחלט להחזיר אותם לתפקוד מלא. והוחלט בשלב הזה להחזיר אותם לתפקוד מלא. מח"ש הוזמנו לדיון. גברתי היושבת ראש, הזמנתם את מח"ש? כן, תיכף יעלה גם מח"ש, נתתי קודם למשטרה, משה. זו שערורייה מה שקורה פה. אני רוצה להגיד לך שגם מבחינה ציבורית ומבחינת האירוע הזה הייתם צריכים את כל החבורה שנגעה בחיים, את כולם, לשים או במשרד או אני אומרת שכמובן צריך לתת לאדם את הזכות של השימוע וכמובן אנחנו עדיין פה בעד צדק במשפט, אבל אם כל החבורה הזאת שמצולמת, כולל השוטרת, איפה השוטרת הזו עכשיו?

איפה השוטרת? אני באמת לא היא גם איתם, אני לא רוצה להיכנס לחומרי הראיות כי זו חקירה שמתנהלת.

היא לא שאלה על ראיות,

אי אפשר כל דבר להגיד ראיות.

אין לי בעיה, יש חקירה, להיפך, אני בעד שימצו דין, אני הראשונה שקוראת לחקירה פלילית באירוע כזה, אבל עם כל הכבוד, באירוע כזה מזעזע, שזעזע פה כל כך הרבה אנשים בציבור הישראלי, אותה חבורה שנגעה בו הייתה צריכה להיות עכשיו בלי מגע עם אדם עד שלא יבררו את העניין. אבל זה לא משנה כי כרגע, אני אומרת לך מה העמדה שלי, אתם נמצאים במקום אחר. עכשיו תגידי לי, האם תוכלי להגיד לוועדה כמה שוטרים, נגיד בשנת 2021, אם את לא מוכנה לזה את יכולה גם להעביר לי. לא, אני יכולה, יש לי נתונים. כמה שוטרים שהיו באלימות? כמה נחקרו במח"ש זה מח"ש יודעים להגיד, אני לא יודעת להגיד, אבל אני כן יכולה להגיד כמה פוטרו. בשנת 2019 פוטרו שישה שוטרים, בגלל עניינים של שימוש בכוח שלא כדין, בדרך כלל אחרי הרשעה כמובן. אנחנו נותנים להליך המשפטי להתנהל. ב-2020 פוטרו שמונה וב-2021 פוטרו ארבעה. הפיטורים זה רק הקצה הכי חמור של הטיפול האמ"שי בשוטרים, אבל יש גם טיפול פחות חמור, למשל התראה לפני פיטורים, למשל עיכוב קידום בדרגה, שבאופן אוטומטי כמעט מעוכב קידום בדרגה, ששוטר למשל לא יוצא לקורסים מקדמים,

כמו שהוזכר פה, עובר לתפקיד ללא מגע עם קהל, שזו פגיעה בשכר מאוד מאוד משמעותית בשוטף. מה שאני רוצה להגיד זה, משטרת ישראל רואה באמון הציבור במשרתים בה ערך מאוד מאוד חשוב וכמובן שיעשו שימוש בכוח כדין. גם שימוש בכוח כדין לא נראה תמיד טוב, כי משתמשים בכוח, אבל לפעמים אין מנוס וצריך לעשות את זה, עדיין אם עשו את זה שלא כדין שוטרים עומדים לדין משמעתי אצלנו, תובע משטרתי מעמיד אותם לדין משמעתי. לפעמים אם הם מזוכים גם מוגש ערעור על הזיכוי. זאת אומרת אנחנו עושים מלאכתנו נאמנה באיזונים המתאימים. צריך לדעת שלא צריך לשפוך את התינוק עם המים. לא, סליחה, אני חייב להגיד לך משהו, את יודעת מה? גם באופן אישי. אני מכיר את הדין המשמעתי שלכם, לא פעם ולא פעמיים, ובסדר, יש מקרים חריגים גם שאתם פועלים, אבל הכלל שההתנהלות כלפי השוטרים בדין המשמעתי הוא כפפות של משי ובדרך כלל הדין המשמעתי לא מגיע לידי בכלל מיצוי. אני אגב עד היום מחכה, קיבלתי פסק דין ב-2003, ארבעה ימי מעצר שווא, השופטת אמרה להעביר את זה לדין המשמעתי, נראה מה קורה עם המשטרה, מה המשטרה אומרת?

המשטרה פיצתה אותי ב-60,000 שקלים, אבל אתם לא עשיתם שום דבר. ב-2003?

2003. ובדרך כלל מה שקורה זה שכששוטרים מגיעים לדין המשמעתי, גם שוטרים שמרביצים, אז זה נזיפה וזו הערה ותו לא. אתם חייבים להבין משהו, המסר שיוצא - - - חבר הכנסת בן גביר, אתה עורך דין ואתה יודע שאפשר לתת ענישה רק בהתאם לחוק.

לא אנחנו מחוקקים אותו, מי שקבע את הענישה - - - אפשר לתת אגרופים לאזרח שמעיר לשוטר בהתאם לחוק?

הוא בא והעיר לשוטר ששרט לו את הרכב.

אותה גברת שהיא עכשיו באה במגע עם קהל, על איזה אמון ציבור את מדברת? השוטרת הזאת שריסקה אותו באגרופים, על איזה אמון ציבור את מדברת? אני דיברתי על ענישה בדין משמעתי. בית הדין למשמעת, העונש הכי חמור שהוא יכול לתת זה הורדה בדרגה. זו חקיקה של הכנסת. בסדר, אז זה לא המקרים המתאימים. כשמביאים מקרים של מרביצים ושל אגרופים, או פלילי, זה לא מתאים להגיע אליכם. ברצינות נו. זה בידיים של מח"ש אם זה יגיע אלינו או זה יהיה פלילי. אני רוצה רגע להבין משהו, מה מגיע אלייך ומה מגיע למח"ש? זה קורה מלכתחילה. יש הנחיה של פרקליט המדינה מסודרת מה עובר לדין משמעתי - - - אז תגידי לנו,

אין לי פה את כל ההנחיה להקריא אותה בעל פה.

בעיקרון העבירות החמורות הפליליות מטופלות על ידי מח"ש ומוגש כתב אישום פלילי כנגד השוטר ואז כמובן אנחנו שוקלים השעיה, תלוי בחומר הראיות, לפעמים גם פיטורים בשלבים ראשונים, ובסיום ההליך אם הוא מורשע בעבירה חמורה אז הוא יפוטר. אנחנו ממתינים לרשויות החוק שיעשו את מלאכתן ובסופו של דבר מתקבלת החלטה לגבי המשך השירות של השוטר. מתי היה האירוע של חיים, לפני כמה זמן? זה היה ב-5 לחודש.

בינואר, אוקיי. אני לא חושב שהיא צודקת, צריך להעיף אותם ישר לבית. רגע, חיים. אני כאן. ואם זה הבן שלה, יביאו לבן שלה אגרוף. אבל אנחנו עושים את הדיון הזה. אל תתעצבן. מה-5 בינואר, כמעט חודש, האירוע הזה בחקירה של מח"ש,

זה יצא ממך, זה לא רלוונטי אלייך, כי זה חקירה חמורה?

לא שזה יצא ממני, זה לעולם לא יכול להיות אצלי כי לפי החוק כל חקירה בעבירה של שימוש בכוח שלא כדין או בעבירות הפליליות, שהן בעצם מקבילות לה, נערכת במח"ש. תיכף אני אעבור למח"ש, אבל את יודעת כמה שוטרים כאלה בכלל הגיעו למח"ש נגיד ב-2020? לא, זה נתונים שיש אצל מח"ש. אוקיי, אז אנחנו נברר את זה. יש נציג של המשטרה שרוצה להתייחס עוד לפני שאני עוברת למח"ש? אין צורך.

אז בואו נעבור ונשמע את רונן יצחק, שהוא מנהל המחלקה הפלילית במח"ש. הוא בזום. שומע אותנו? אבל למה זה קורה מלכתחילה? לא נתתם לנו תשובות. שאלה טובה. כל התשובות האלה, מח"ש,

אנחנו כבר יודעים איך נראה מח"ש. זה קורה מלכתחילה בגלל שראשת מח"ש זו קרן בר מנחם. זו הסיבה. היא מחבקת את המשטרה. גם, אבל למה השוטרים מרשים לעצמם? אין שום סיבה אחרת, שיירשם לפרוטוקול, בושה וחרפה. אם בתיק הדגל שלהם הם לא חקרו שוטרים, סנדק, שהיה צריך להיות תיק הדגל,

חברי הכנסת, ההערות שלכם נשמעו. בבקשה, אדוני, בוא נשמע את מח"ש. תנו לו לדבר,

אם יש לכם הערות אתם רואים שאתם יכולים להעיר. שלום, בוקר טוב לכולם. קודם כל כמובן שאי אפשר להישאר אדישים לסיפור שסיפר חיים, זה היה מאוד מאוד מצער לשמוע את זה, לא משנה באיזה כובע אתה נמצא כאן בוועדה הזאת, זה באמת מצער. לגופו של עניין, יש כאן איזה אולי בלבול, שמעתי את הדברים של חלק מחברי הכנסת, ותיכף אני אתייחס לעניין של מה אנחנו כן עושים, מח"ש לא עוסקת בכל העניינים של פיטורים, השעיות וכו', זה מנדט שנמצא בידי המשטרה ולא אצלנו, לכן להגיד למה מח"ש לא פיטרה או השעתה שוטר זה לערבב מין בשאינו מינו. מח"ש הייתה צריכה לעצור אותם עד תום ההליכים, מדובר כאן בתקיפה חמורה. זה בסמכותכם. למה לא עשיתם את זה? אנחנו אמונים על החקירה. החקירה הזו התחלנו אותה, לדעתי ב-5 בינואר, או יום אחרי, ממה שאני מבין, אני לא רוצה להגיד מחר, אבל בטח בימים הקרובים היא אמורה להסתיים. נחקרו שוטרים באזהרה והתיק יעבור לפרקליטות מח"ש וההחלטה תתקבל. לגופו של עניין, כמו בלא מעט תיקים, שאגב חלקם מנוהלים בימים האלה, יש לפחות חמישה תיקים שכרגע עולים לי לראש שמתנהלים בימים האלה בבתי המשפט השונים על אלימות - - - היה לך זיכוי הבוקר של קצין שהרביץ ולא יודע מה עשה לשני בחורים, זיכוי מזעזע. אתה לא אשם בזה, זה דווקא לא מח"ש אשמה, זה ודאי שלא אתה אשם. אולי התיק לא היה מספיק טוב.

גם בתיקים טובים יש הכרעות דין שהן לא מקובלות. את הכרעת הדין אנחנו נקרא ונלמד, אני עוד לא קראתי אותה ונשקול את צעדינו. זיכויים מגיעים הרבה מאוד פעמים גם בשל שיבוש הליכי משפט שאתם מאפשרים אותו. בתיק אהוביה סנדק הייתם צריכים לפתוח מיד בחקירה ולא לחכות שלושה ימים, אפשרתם לשבש.

חבר הכנסת ארבל, אני ממש מבקשת - - - זה קריאת ביניים. כן, אבל תעצור שנייה ותן לי לשמוע משפט. אתה כל הזמן מעיר ואין לי בעיה, אבל רק תן לי לשמוע לפחות. אם הוא היה מגיע לפה היה יותר קל, הייתי תופס אותו במסדרון. יש לנו הגבלות של קורונה והיה לנו חשוב שחיים ואמא שלו יבואו, אז יש משרדים שנשארו בזום. זה בטח לא קשור אליו.

אני רוצה להגיד משהו ברמה הכללית, בשבוע שעבר במקרה אני טענתי לעונש בתיק בבית משפט בחיפה ואני אמרתי לבית המשפט את מה שאני אומר לכם, כשם שאנחנו כמדינת ישראל מגנים על השוטרים ומי שיתקוף שוטר אנחנו נעמוד בבית משפט ונוקיע את זה ונבקש ענישה חמורה והוקעה, לשטר הזה יש גם שובר בצדו ושוטר שהשתמש בסמכותו שלא על פי הדין, גם לזה אנחנו באותה מידה של גינוי ובאותה מידה של חריפות. אנחנו מנהלים את התיקים האלה, כאשר יש ראיות, ולפי הקריטריונים, הקריטריונים הם אחידים לכל המגזרים. מר יצחק, אני חייב. זה נוגע למה שהוא אומר. הרי אתה באמת פרקליט ותיק, מוערך, אני מכיר אותך גם לא מעט שנים, עוקב אחרי העבודה שלך. הבעיה כאן שהוא מכיר את כל מי שנמצא פה. מה לעשות? שנים רבות עבדתי. הוא היה מהצד שמקבל מכות. בוא נאמר את הדברים בהגינות, הרי אם זה היה הפוך ואזרח היה ככה מרביץ לשוטרים הוא היה בטוח נמצא באיזה הגבלות. שאל אותך חבר הכנסת ארבל שאלה, הרי יש בסמכות שלכם לא רק להגיש כתבי אישום,

לבקש הגבלות, הרחקות, מעצרים.

אני לא אהיה בחומרה כמו שחבר הכנסת ארבל אומר, מעצר עד תום ההליכים, אבל לפחות הגבלה, להרחיק אותם מהרחוב. שוטרים שעושים משהו כזה, וזה קשור גם לשאלה שלך, כבוד היושבת ראש, שוטרים שעושים משהו כזה זה לא סכנה לציבור שמחר בבוקר הם יחזרו וירביצו למישהו אחר בצורה כזו? גברתי היושבת ראש, בתיק שימי מרציאנו שזוכה היום אני זימנתי פה דיון בוועדה לביטחון הפנים ופניתי למפקד המחוז בדיון וביקשתי ממנו שעד שהנושא יתברר שלא יעשה פעילות מבצעית. הוא נעמד פה לפרוטוקול ואמר: אני אגבה אותו והוא ימשיך לעשות פעילות מבצעית. הוא בא להפגנות של סנדק. ואני ראיתי בעיניי איך הוא דוחף אותו. ובסופו של דבר היכולת שלו לחזור ליחידה, לזירה, לתאם גרסאות היא היכולת המרכזית שלהם להביא לשיבוש הליכים שמביא לזיכוי. זה יד רוחצת יד וזה מנגנון, ואם מח"ש לא יתעוררו התהליכים הללו לא ישתנו. כשראשת מח"ש אומרת שהיא תחזק את המשטרה ותעבוד עם המשטרה זו התוצאה. הם מעירים הערות כי הם פה מתחילת הדיון, אז הוא יסיים ואז אתה, מלכיאלי. סליחה, תמשיך, אדוני. יש תיקים, התמקדתם בתיק של היום, התיק של היום לא קשור לשום עניין של שיבוש, לעניות דעתי, כיוון שהכול מצולם. נכון, כאן גם אתם עשיתם את העבודה. איתמר, תן לי לשמוע. להיפך, אני רוצה להגיד שהם לא אשמים כאן, למרות שהם צריכים להגיש ערעור.

שוטר יחזור לעבודתו או לא, כל מה שחוקר מח"ש יכול לעשות זה להרחיק אותו הרחקה מוגבלת בזמן ואחר כך הכדור עובר למשטרה. מי נותן את ההחלטה כששוטרים נמצאים באירוע של אלימות, אם להרחיק אותם או להעביר למשרד? זה רק המשטרה. זאת אומרת מח"ש פותחת בחקירה וההחלטה בזמן הזה של החקירה נשארת בידיים של המשטרה.

למעט בימים הראשונים שכמובן יש סמכויות מעצר או הרחקה מוגבלת בזמן לכמה ימים, אבל אנחנו לא יכולים להגיד לשוטר: אתה יותר לא לובש מדים. אנחנו יכולים להגיד לו לימים מוגבלים, לתקופה קצובה של כמה ימים, שהוא נשאר במעצר בית או מורחק מכל מתקן משטרתי, אבל זה מוגבל מאוד בזמן. אבל אתה לא יכול להגיד לשוטר אחרי שהגשת כתב אישום שהוא מורחק, שאתה מגביל אותו? אתה לא מקשיב לי, אני שאלתי בזמן שתופסים אותם, אחרי כתב אישום זו כבר התנהלות אחרת. אבל שאלתי אותו על הרגע שהשוטר נכנס לחקירת מח"ש, כמו שיש מעצר ומעצר עד תום ההליכים, כמו שבן אדם מגישים נגדו תלונה במשטרה, הוא ממשיך את החיים שלו. לא, אבל יש אנשים שנעצרים או משוחררים למעצר בית או מורחקים, מוגש כתב אישום וההרחקה ממשיכה. זו סמכות של רונן. אנחנו מדברים על אותו דבר. לנו אין סמכות אחרי הגשת כתב אישום, אין בחוק אפשרות לגשת לבית משפט, להגיד לבית המשפט שירחיק אותו ממתקן משטרתי, אין סמכות גם לשופט, זה חונה אצל משטרת ישראל. בתיק הזה, אני כמובן לא אכנס לאירוע של חיים לגופו, אבל החקירה כאן הייתה מאוד מהירה.

לדעתי היא אמורה להסתיים מחר או בתחילת שבוע הבא, אנחנו בטווח של ה-28-26 יום, נטפל בזה גם מהר ונקבל את ההחלטה כמובן לגופו של עניין. תודה רבה. פינדרוס היה לפניך,

כי הוא עלה וירד, אז אני אתן לו ואחר כך אתה. קודם כל אני מודה ליוזמי הדיון ואני מודה ליושבת ראש הוועדה על המעקב שלה על זה. אני בכוונה, אני מאמין שזה עלה, אבל אני רוצה להתמקד בשלוש דקות, בשתי דקות אפילו, לדעתי בשורש הבעיה. שורש הבעיה הוא לא מה יקרה עם אותם שלושה שוטרים במח"ש, זה מח"ש יטפלו, יש גורמי אכיפת חוק שיטפלו. שורש הבעיה, כפי ששמעתי גם כשנכנסתי וכפי שהקדמת, בסוף השוטר לא אשם והאיש שנמצא בשטח, אני לא מאשים אותו, יש שוטרים טובים ואני לא רוצה להפיל עליהם, יש שוטרים נהדרים, כאישיות, כמערכת יש פה בעיה אמיתית. המסר שהקצינים מלמעלה עד למטה נותנים, וזה לא בידיים של מח"ש, זה בידיים שלנו כוועדה ובידיים של המשטרה, אם באותו סיפור באותו לילה, פנימי, לפני שזה הגיע למח"ש, הקצין לא עשה לזה, מפקד מחוז ירושלים, מפקד תחנת לב הבירה, מפקד מרחב ציון, לא קרא לסדר ואמר: חבר'ה, הייתה פה תקלה,

מח"ש יטפלו, אבל זה לא יכול להיות אצלי, אבל המסר היה בואו נקרא עוד פעם ונגיש ערעור עוד פעם לבית משפט, לא רק שהוא הגיע לבית המשפט, הגישו ערעור לבית המשפט, אם אתם זוכרים. המסר הזה, מזה אני חושש, אני חושש יותר מאשר הסיפור עצמו.

יש היום מצלמות ברוך ה' בכל מקום, עוד לא בתוך מכוניות המשטרה, מה שעשו לו בתוך המכונית, בסדר, אבל בסוף יש פה מסר. אם המשטרה לא תטפל במסר הזה היא תהיה בבעיה, היא תהיה פה בוועדה פעם אחר פעם ופעם אחר פעם היא תצטרך להתמודד תקשורתית עם העניין הזה. כי היא צריכה להעביר מסר, הקצין, המפקד המחוז, המרחב, התחנה, צריך להזיז שוטר כזה עד לגמר הבירור בשביל שיהיה מסר שלא, ולא הפוך, להגיש ערעור לבית המשפט כי עכשיו זה מאבק בינו לאזרח מי יותר חזק. תודה רבה.

פינדרוס. מלכיאלי, בבקשה. גברתי היושבת בראש, אני אנסה להיות קצר. תודה רבה ליוזמי הדיון, תודה לך, גברתי היושבת בראש. דיברו הרבה על אלימות המשטרה, אני רק במאמר מוסגר אספר שאני הייתי אצל חיים מזרחי ודיברתי מאוד מאוד קשה נגד המשטרה, אני לא חוזר בי מדברים שאמרתי אז, התקשרה אליי אמא שהבן שלה הוא ביס"מ, הוא איש משטרה, ואמרה לי: איך אתה מדבר? היא סיפרה לי סיפורים על הבן שלה כמה שהוא מגן וכמה שהוא עושה דברים טובים, ואמרתי לה שאני לא דיברתי חלילה על כל השוטרים, יש שוטרים שעושים עבודת קודש ואנחנו מחזקים את ידיהם. רק אני רוצה לומר לכם, שוטרי משטרת ישראל, הנה נמצא פה חיים מזרחי היקר, שאני הייתי אצלו בבית ואני מבקש מכם לדבר על מה שלא דיברו עד היום. כשאני ישבתי אצלו הוא דיבר איתי על אלימות המשטרה, אבל על עוד דבר, התנהגות מרושעת ואכזרית שאי אפשר להסביר אותה אחרי המעצר. בן אדם לא בריא, מבקש תרופות, שוטרת, אני לא רוצה להתבטא עליה, מתעללת ואומרת: אני אתייחס אליכם כמו כלבים. פשוט יש בן אדם במעצר שזקוק לתרופות והתעללו בו. היא יושבת עם כוס תה חם והיא אומרת לו: חכה חכה, מדליקה לו מזגן קר.

כשסיפר לי את זה חיים מזרחי אמרתי לעצמי אולי הוא מדמיין, אולי הוא חי בדמיונות, הצלחתי להגיע לאדם שישב איתו ביחד בתא המעצר. לא שאלתי אותו האם זה היה, הוא סיפר לי, שאלתי אותו מה היה שם, הוא דייק בכל מילה ואפילו הוא היה עדין. בן אדם עבריין, היכה שוטרים, הכול בסדר, למה הוא צריך לקפוא? הוא אזוק, הוא רוצה לסדר את המעיל, חלק מהמנדט שלכם זה להרוג את הבן אדם בקור? אני לא פונה אליך, אני פונה לאנשים שתחתיך, אתם אנשים טובים. אותם פראי אדם שתחתיכם, סליחה שאני מתבטא ככה. אתה יכול לישון בלילה כשילד חולה מבקש שיעזרו לו עם המעיל?

לשירותים, מה אתה רוצה שהוא יעשה, במכנסיים? אומר הבן אדם, גם הוא סיפר לי את זה,

בואנה אולי הוא מדמיין. אמר לי מישהו שהיה לידו, שלא מכיר אותו, גם אני לא מכיר אותו, הוא סיפר לי מעצמו שהבן אדם התחנן לשירותים. לכם יש מנדט לעצור מבן אדם ללכת לשירותים? שוטרת חצופה, יושבת עם כוס תה חם, מסתכלת עליו בחיוכים, אומרת לו: שב,

מדליקה לו מזגן קר כשהוא קופא מקור?

כאילו אני לא מבין, זה חלק אתם המשטרה, שאנחנו אוהבים אתכם, אנחנו מחזקים את ידיכם, רוצים אתכם חזקים, במנדט שלכם כתוב להתעלל בבן אדם? לא משנה בן כמה הוא? רבותיי, פנו אליי הרבה פעמים, כל מיני מקרים,

זה מדמיין, ההוא מדמיין, ההוא מבלבל. רבותיי, יש לכם דפוס התנהגות אכזרי, אתם צריכים לא לישון בלילה. אותה שוטרת ארורה שישבה מולו עם כוס תה חם ואמרה לו לשתוק והדליקה לו מזגן קר, אסור לה להישאר במשטרה יום. הנקודה שלך ברורה, וגם דיברנו על זה, שתדע גם, על מה שהיה אחרי המעצר. סליחה, אני הייתי אצלו, לא יכולתי להירדם. הם אנשים טובים, אני מכבד אתכם, אתם באמת אנשים טובים, מתחתיכם יש אנשים שאסור להם להיות במשטרה, אסור להם ללבוש מדים.

חבר הכנסת ינון אזולאי, בבקשה. גברתי היושבת ראש, תודה רבה על הדיון, תודה רבה לחברי משה ארבל, יוזם הדיון. אני הייתי פה בהתחלה, לפני הדיון, ופגשתי את חיים, אחר כך עליתי להצעת חוק שלי אז לצערי לא יכולתי להשתתף. אני חושב שבדיון כזה חייב שתהיה השתתפות מלאה של יותר חברי כנסת כי זה חשוב לכולנו. היו עוד. אני יודע, הייתה חברת הכנסת לסקי,

שזה גם קרוב לליבה, אבל אני רוצה לדבר לגופו של עניין. ראינו את חיים מזרחי, דיברתי איתו לפני זה, ראינו אדם שהתעללו בו. סליחה שאני אומר את זה בפניו, אבל התעללו בו, לקחתם אותו, גמרתם לו את החיים. כשאני מסתכל עליכם, אני מסתכל עליכם כמשטרה, שתדעו לכם שהאשמה עליכם. אתם אנשים טובים, הכול טוב ויפה, אבל אם יש לכם עשבים שוטים בגינה, ולצערי בזמן האחרון נראה שיותר שוטים מאשר עשבים, אם השר לביטחון הפנים שלכם אומר שהוא לא מכיר את חיים מזרחי,

זו הבעיה שלנו. הוא בבעיה והוא לא כשיר להיות השר לביטחון פנים, ואם יש לנו שר לביטחון פנים רקוב אני לא מתפלא מה קורה איתכם. אני לא מבין את הדבר הזה שאותם אלה מסכן האדם, יושב פה ותסתכלו מה עשיתם לו, גמרתם לו על החיים. אותה בולשת שהיו שם, אני אומר לכם שהם עבריינים, אין מילה אחרת להגיד עליהם. ועומד פה ממח"ש, המחלקה לחיפוי שוטרים, לא משהו אחר ואומר שאין לו סמכויות. אני רוצה לראות שהוא יוציא עכשיו מסמך ויגיד שהוא מסכים, אני אביא הצעת חוק שהצעת החוק אומרת שיהיו למח"ש סמכויות להשעות שוטר או שוטרת שהתעללו עד לבירור העניין כמו שאתם עושים עם אזרח. אזרח הרי הייתם עוצרים אותו עד תום ההליכים אם הוא היה רק מרביץ לשוטר. הרי אנחנו יודעים מה הולך, כשאזרח באיזה הפגנה מרביץ לשוטר אתם קורעים לו את הצורה, עד שהוא לא שותת דם ולא קורעים אותו על הרצפה אתם לא עוזבים אותו. מה קורה איתכם? איפה הלב שלכם פתאום נעלם? איפה? קצת היגיון.

תסתכלו מה קורה פה,

אני מצדיע לו שהוא הסכים לבוא לפה, מצדיע לאמא שלו, איך הסכימו, לא כל אחד היה מסכים. ותמיד תחשבו דבר אחד, אתם הולכים הביתה, לכולנו יש ילדים והילדים שלנו יכולים להיתקל בשוטר שהוא לא יודע שהוא הבן של שוטר, היא לא יודעת שהיא הבת של שוטרת ואת אותה התעללות הם יכולים לעבור, ואני מצפה מכם כאנשים אחראים ואנשים טובים שתורידו את זה לשטח. זו הציפייה שלי וזו הבקשה היחידה שיש לנו פה. תודה. אנחנו צריכים לסכם. חיים, חשוב לך להגיד משהו קצר?

אז תגיד ואני אסכם. אני רוצה שהשוטרת הזאת שנתנה לי אגרוף לתוך הראש וגם השוטר שהביא לי אגרופים לראש, שיטפלו בהם. לא עניין אותם ממני ועדיין אני מפחד מהם, ואני לא יודע למה אני מפחד מהם והפסיכיאטר אמר לי שזה יעבור, אבל זה לא בסדר שאני מפחד לצאת לבד, אני צריך כל היום מישהו איתי. תמיד אני הולך לעזור לחברים שקשה להם ללכת, נכים, ופתאום אני בעצמי ככה. זה לא בסדר שלא עשו להם כלום. כולם יודעים לדבר וזה לא בסדר שלא מטפלים בהם. כל הדברים שמדברים, אבל צריכים בשטח באמת שלאף אחד זה לא יקרה, אף אחד לא צריך, זה לא משנה אם הוא חילוני או חרדי או ערבי או מוסלמי,

צריך לטפל בהם. מי שמרביץ על כלום שייקחו אותו לצד.

היא יושבת ממולי, האישה הזאת, יש לה ילד בבית, נראה אותה מתמודדת רגע אחד עם הכאבים שיש לי עכשיו בגב. הוא ישב עליי, עד עכשיו יש לי כאבים, זזו לי חוליות וזה כאבים וזה לא עובר. נראה אתכם, מישהו אחד מפה שמסוגל להחליף איתי יום אחד, אני מוכן להביא לו מיליון שקל, רק שייקחו את הכאבים שלי שאני אוכל קצת להיות בן אדם קצת. מישהו מוכן? תגידו לי, אני מוכן עכשיו להחליף איתכם עם הכאבים. ותחשבו אתם, שיושבים מולי, אני לא יכול להסתכל עליכם עכשיו, אבל תחשבו שנייה אם זה היה הילד שלך או שזה היה הנכד שלך שמקבל מכות והוא בתא מעצר עם אזיקים בידיים וברגליים כל הלילה, קפוא לו והוא צריך לשירותים. נראה אתכם מתאפקים חצי שעה, נראה אתכם עשר דקות. הבטן שלי, כל פעם שאני הולך לשירותים עשר דקות אני צריך להירגע. זה לא בסדר שאף אחד לא הוציא אותם מהמשטרה. תודה רבה לך. חיים, תודה רבה לך. תחשבו על זה. אנחנו נחשוב על זה, בשביל זה אנחנו פה. אני רוצה לסכם. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לחברי הכנסת היוזמים על הדיון הזה ועל ההעלאה של הנושא. אני מכירה את חיים מזרחי, התקשרתי אליו, פעם אחת הוא היה ב-CT ראש בשערי צדק, פעם אחת הוא כל כך צעק לי בטלפון שאמא שלו פתאום לקחה את הטלפון. עשיתי כמה דברים, לא משנה מה, נדבר על זה, אני אקבע איתכם אחרי זה, כדי לסייע לך. אני חושבת שקשה לך ואתה סובל וריגשת אותי באופן אישי ואני חושבת שאתה דמות. אני יודעת שקשה לך היום, אתה סובל גם פיזית וגם נפשית, אבל אתה דמות ויש לך אחריות מסוימת כי אנשים בציבור ראו אותך והבינו שככה אי אפשר להמשיך. אז למרות הקושי הגדול שיש לך תדע לך שאתה דמות למופת ואנשים מסתכלים עליך והזדהו עם הכאב שלך,

שמאלנים, חרדים, חילונים, והם מבינים את מה שעשית למען בכלל הציבור ולמען אנשים שנפגעו מתקיפות של שוטרים. ואני רוצה להגיד לכם משהו, הוועדה הזאת היא כבר לא מעורבבת עם ועדת הפנים, הוועדה הזו היא ועדה שמפקחת על המשטרה וכל אירוע אלימות קשה שיהיה במרחב הציבורי יידון פה ואני אביא לכאן את מי שנפגע. אני רוצה לתת למשטרה כוח, זה חשוב לי, אני לא רוצה שוטרים עם משרוקית, אני רוצה ששוטרים יטפלו בהפרות סדר ואני רוצה ששוטרים יעשו תפקיד, כל חברי הכנסת פה רוצים שהשוטרים יעשו את זה, ואחרי שאמרתי את זה ואני לא אומרת אבל, כי מאוד חשוב לי לתת לשוטרים כוח, אחרי שאמרנו את זה, בפגיעה שתהיה כאן באזרחים יהיה כאן דיון ואני אביא אתכם כל פעם מחדש. לא יקרה מצב, והוועדה כבר אומרת שהיא מחכה לראות את התוצאות של השוטרים בחקירה של מח"ש, הובטח לנו פה שזה ימים ספורים, אני מצפה שזה יהיה, לא יקרה אהוביה סנדק עוד פעם. תוך ימים ספורים אנחנו רוצים לקבל תוצאה על החקירה של השוטרים שפגעו בחיים מזרחי. ואני כבר אומרת לכם שאני מביעה מורת מוח מזה ששני שוטרים, כולל השוטרת, נמצאים בשטח. אני לא יודעת מי קיבל את ההחלטה הזאת, זאת החלטה גרועה מאוד, השוטרים האלה כולם היו צריכים אני לא אומרת לפטר,

אני חושבת שצריך לתת לאדם את זכות השימוע וצריך לתת לו צדק, אבל היא יכלה להיות עכשיו במשרד מאחורי שולחן,

היא ושני השוטרים.

פשוט ראיתי אותה כל הזמן במצלמה, אני לא מכירה אותה,

יש לי רק עניין מבחינה אידיאולוגית, התפיסה שלי אומרת שמי שהיה מעורב באירוע אלימות, חייב להיות מאחורי שולחן. אז אנחנו מצפים לתוצאה של חיים מזרחי.

אני לא רוצה שזה יקרה, אבל אם יקרה אתם תבואו לכאן ותסבירו לחברי הכנסת איך קורה שאזרח תמים נקלע לסיטואציה כזו.

אני חייבת לסיים כי נגמר לי הזמן והסדרנים כבר מסתכלים עליי, אנחנו כאן לרשותך, גם חברי הכנסת וגם אני, כל דבר שנוכל לסייע למשפחה נעזור לך. אני מאוד מאוד מקווה שתחזור לעצמך ותמשיך לשמח חתן וכלה כמו שעשית עד היום ושתמשיך להיות חלק. אנחנו רואים בך דמות למרות הקושי שלך, אנחנו ננסה לעשות מה שאפשר כדי לסייע. וחברי הכנסת יודעים שיש כאן דלת פתוחה ולא ניתן לאלימות המשטרתית לצאת. ומילה אחרונה, יש במשטרה שוטרים מצוינים, קצינים וקצינות, אני מסתובבת, אני הייתי אפילו בתחנת משטרה, עשיתי איתם לילה בלב תל אביב, אנחנו רואים את העבודה המסורה שהשוטרים עושים, אבל כשיש אירוע כזה צריך שיהיה קול ברור וחזק של המשטרה נגד אלימות. אנחנו צריכים את זה, אנחנו צריכים את זה כי המשטרה עוברת תקופה לא קלה, וחס וחלילה אם יקרה עוד פעם אירוע כזה אנחנו מצפים לקול ברור ונחרץ שאומר לא יקרה שוב וכן להוציא את השוטרים. עם כל ההערכה, וראיתם גם את חברי הכנסת שהכי קשה להם והם אמרו, אפילו משה ארבל וינון ומלכיאלי, הם אמרו שיש שוטרים טובים, אנחנו ניתן לכם את הגיבוי, אבל כשיש אירוע קשה אנחנו מצפים מכם להוקיע אותו בקול חזק. תודה רבה לכולם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:10.